בוקר טוב לכולם. אני פותחת את ישיבת הוועדה. כהרגלי אני פותחת בהקראה של שירה עברית, ברשותכם. השיר "למחרת"

הירוק היום ירוק מאוד והאפור היום אפור מאוד וקצת שחור

ברשותכם,

קודם ניתן לנבחרי הציבור ואחר כך נעבור ליועצים. ראש מועצת אבו-סנין, ראש מועצת ג'וליס, ראש מועצת כפר-יאסיף, מכר-ג'דידה, וירכא. כלומר בהקשר הזה אני מייצג את כלל ראשי

הנושא סביב השולחן, מבחינתנו כראשי רשויות ונציגי ציבור, כמי שמייצגים

אני לא חושב שמנחת שהוא דבר קרדינלי משמעותי ביותר

אלא המדינה צריכה ליזום מנחתים.

בשפה שאני מכיר הוא מה שנקרא: הוא השופט,

ראש המועצה, נקודות נוספות בשלב הזה?

אני חייב לציין שהמנחת המדובר כבר מופיע בגוגל כמנחת שאמור להיות פעיל. תרשמו בגוגל "מנחת אסיף" ותראו נקודות ציון כאילו יש כבר

אני לא מבין איך ייתכן שתוכנית של יזם פרטי שאמורה להיות חלק מתמ"א ארצית מקודמת בצורה כל כך לא מקצועית, לא סדורה ותמוהה עד כדי הרמת גבה כשכל

אמרתי, אנחנו קודם כול רוצים חיים,

מוזר. אלמלא אדון דוידוביץ' שעורר את זה ופנה אלייך ועשית את הישיבה הזאת אף אחד לא היה שומע על הסיפור הזה.

מדובר בוועדה שיש לה סמכויות. אני לא יודע אם יש פה

בשביל הדבר הזה יצטרכו לעשות תכנית מפורטת שתלווה בתסקיר השפעה על הסביבה,

אפשר יהיה למצוא גם במסגרת זאת גם חלופות למקום

כמי שמכירה היטב את תא השטח הזה אני יודעת שיושבים כעת גם במוסדות תכנון נוספים וזורקים לשם עוד ועוד יוזמות, רעיונות

בבקשה, שי. אני אעיר הערה אחת שתפקידה של המדינה לפקח על מנחתים. - - - המנחת הוא פרטי.

ההערה נרשמה.

לראשונה אני רואה שיוצא פרק בפרסום מידע תעופתי שהוא חלק מתקנות הטיס על

תהליך התכנון ארוך הטווח שסקרה אילנה אנחנו,

שותפים לו בוועדת העורכים. מוביל אותו מינהל התכנון הוא חלק מהדאגה של המדינה,

זה חלק מהחוק שהקים את רשות התעופה, זה

לא בודקים ניהול ספרים,

זה לא חלק מהעניין. אנחנו כן בודקים הסכמת המחזיק בקרקע. כמו שנאמר פה קודם, השטח הזה הוא שטח גלילי. חשוב

אני חוזר שוב זה לא שני דברים סותרים: אתר תעופה זה לא ביטוי מקצועי תעופתית - - אז למה אתם משתמשים בו? הסברתי ואני אסביר בפעם השלישית כי זה, כנראה, מורכב: לצורך התמ"א מכיוון שהאתרים שנמצאים עכשיו בשלבי בחינה לתכנון ראשוני של הגבלות בנייה ושל אורך ורוחב לא יודעים אם בעתיד זה יהיה מנחת או שדה

יש פה שני דברים שונים: סטטוטוריקה כרגע למקום הזה אין, זה נכון. אם תושבים יתנגדו ויקימו שם משהו אחר - - ואתה כבר אומר שאתה רוצה שיהיה שם שדה תעופה.

עמדתנו לא התקבלה בדיון.

יהיו בעורף ולא בלב השדה. זאת גם הייתה העמדה של הוועדה המחוזית בלשכת תכנון מחוז צפון, אם האתר יאושר. ההחלטה הייתה שאם יקודם שם אתר אז לא יהיה שם כל בינוי למעט המינימום ההכרחי בגלל הרגישות

ככל שנראה שיש בעיה אנחנו נעיר ונשיג במהלך ההליך התכנוני,

חיים בורובסקי ממשרד האוצר, רפרנט מים ותעופה, אתה מכיר את הנושא? מנחת

ניפגש במועצה הארצית, אולי כבר יתחילו שם מטוסים להיות

ואנחנו גם מכירים את הצרכים גם של הציבור וגם של איכות הסביבה, המסדרון האקולוגי שיש שם. קצת מוזר לי שכל הגורמים שאמונים על התכנון של תשתית כל כך משמעותית נדרשים לזה

מאגרי מים משמשים לרוב ללינה של ציפורים נודדות או מקומיות או

המים, ובאתרי פינוי פסולת והטמנת פסולת נשארות בדרך כלל כמויות גדולות יחסית

אני גם אישה ועוסקת בקידום נשים,

תודה, אדוני, בוא נעבור לעניין. אני נבחרתי

אני רואה איך את מנסה לדחוף את המילה "שדה תעופה" שוב ושוב. אני לא מתכוון - - אדוני, זאת הערה שלישית לא עניינית. אם היית פה כבר הייתי קוראת אותך לסדר פעם שלישית. אז אני קוראת אותך לסדר פעם שלישית, מה שאומר שאתה מחוץ לדיון. תודה רבה, אדוני. אני מעבירה את זכות הדיבור למוטי שמואלי שביקש להתייחס שוב, בבקשה. תודה על זכות הדיבור, גברתי. רק לדייק שוב הסברתי שהרישיון שניתן להפעלה הוא למנחת. זה לפעילות מאוד מקומית. אין בקשה כזאת, ואין כוונה להקים שם שדה תעופה.

אין סטטוטוריקה למנחת. זה גם נאמר פה על-ידי חיים ממשרד האוצר. יש עוד מנחתים שאין בהם סטטוטוריקה. אבל זה כן קיבל את אישור המחזיקים בקרקע. ואם תהיה התנגדות בעתיד ולא יהיה שם אתר מאושר במסגרת תמ"א 15(2) אז הוא לא יהיה, אין בכלל על מה לדבר. יש פה הליך מקביל מסודר במסגרת חוק התכנון והבנייה. אני רוצה להדגיש שוב: כרגע מדובר על מנחת לפעילות של מטוס אחד או שניים, לפעילות של הצנחות. יש מנחת קרוב מאוד אבל לא באותו מקום. זה הוזכר פה מנחת חקלאי שמופעל על-ידי חברת תל"ם, חברת ריסוס אווירי. הוא זוכה לאהדה ולתמיכה של הרשויות ושל הציבור כי הוא מרסס את השדות החקלאיים של המושבים והקיבוצים באזור. הוא הרבה יותר פעיל. יש שם מטוסים יותר רועשים אבל זה עניין שצריך להתברר בצורה מסודרת בהליך התכנון. ברשותך, אדון שמואלי, התחלת מזה שאין סטטוטוריקה במקום, ואתם כרשות תעופה אזרחית נתתם את הרישיון כפי שנהוג במקומות אחרים. המשפט השני שלך היה "יש שם מנחת". תסביר לי איפה אני מתבלבלת. אין שם מנחת. המנחת עוד לא סיים הליך סטטוטורי. אם הוא יסיים יהיה שם מנחת. ואולי הוא גם לא יסיים. אני אסביר הסבר קצר מאוד: לפי דיני הטיס, חוק הטיס שאישרה הכנסת ותקנות המנחתים התנאי למתן רישיון הפעלה לשדה תעופה או למנחת אינו הסדרה סטטוטורית.

שדה התעופה בראש פינה שפועל מלפני קום המדינה, לא הייתה לו הסדרה סטטוטורית עד לפני כמה חודשים. לשדה התעופה הרצליה אין הסדרה סטטוטורית. אני לא מצליחה לשמוע. תוכל לחזור שוב? כן. לפי דיני הטיס,

תקנות המנחתים ותקנות שדות תעופה, הסדרה סטטוטורית איננה תנאי למתן רישיון להפעלה. לכן גם שדות תעופה מכובדים כמו חיפה אין לו עדיין הסדרה סטטוטורית, הוא שדה בין-לאומי, לנתב"ג יש הרבה מאוד שנים, לשדה התעופה בראש-פינה עד לא מזמן לא הייתה הסדרה סטטוטורית. יחד עם מינהל התכנון ומי שמפעיל את האתרים האלה פועלים בצורה מאוד נמרצת להסדיר. זה לא מצב בריא, זה ברור. אבל יש שם מנחת שקיבל רישיון הפעלה ואין לו הסדרה סטטוטורית,

הבנתי. המצב הרבה יותר חמור,

ממה שחשבתי בתחילת הדיון. לשמוע שבשדה התעופה בחיפה אין סיום של הליך תכנון סטטוטורי אנחנו צריכים לערב גם את ראש העיר של חיפה וגם את ראשי הערים בקריות. אני כמעט בטוחה שהציבור לא מודע לדבר הזה. לדעתי, כדאי שנסדיר את הקיים לפני שאנחנו מכניסים ירקות ותבלינים נוספים לסלט הלא מאוד מעורר תיאבון הזה. רק הערה אחרונה בעניין הזה, ברשותך: אם הסדר יהיה כזה אז לא יהיו פה שדות תעופה.

אז אנשים לא ייסעו בטיסות פרטיות רק כדי לצנוח עד שזה יוסדר. לא, לא, זה לא רק לפרטיות. שדה תעופה חיפה הוא לא פרטי.

אבל הדיון הזה הוא על שדה תעופה שכפי שאתם מציגים אותו הייעוד שלו הוא לטיסות פרטיות בלבד לצניחה ואולי לשימושים נוספים. אבל ללא בינוי וללא דברים אחרים. אז אנחנו מבינים - - נכון. לא רק לטיסות פרטיות. המנחת הוא פרטי. התייחסויות נוספות מהנוכחים פה באולם? ראש המועצה רוצה לסיים? לפני שאתה מסכם כותב לי אמיר אנטלר, מנהל מחוז צפון במשרד החקלאות: "עמדת משרד החקלאות: התנגדות לפגיעה בשטחי חקלאות, כולל השפעה על נס עמים מצפון ומנחת קיים שיכול לשרת את התעופה באזור". זאת עמדת משרד החקלאות. תודה למנהל מחוז צפון. בבקשה, ראש המועצה.

אני מתנצל על זה שאני מיודד איתך ועל כך שיש למישהו הזכות והרשות לתקוף היכרות מוקדמת. אנחנו גאים שאת תושבת הגליל ומטה אשר ומייצגת את הצפון בגאון. זאת אמירה כללית בשמי ובשם כל עמיתיי, ראשי הרשויות בצפון. לעצם העניין אחרי ששמעתי מה שאמרה,

אילנה שפרן שהיא אשת מקצוע, אני יותר ויותר מודאג. אני הולך לעשות לא מעט שיעורי בית יחד עם עמיתיי, ראשי הרשויות. כי כשגם נציגי רת"א וגם אילנה שפרן מדברים על אזור תעופה ועל אתר תעופה ומסמנים מנילה כזאת גדולה על שטח פרטי של יזם שיושב כאן קוראים למקום הזה "מנחת אסיף". תקשיבו טוב הם קוראים לזה "מנחת אסיף". מי המציא את המילה הזאת? מדינת ישראל? מי השתמש במילה הזאת? פקידי הממשל? "מנחת אסיף" זה המצאה של יזם פרטי שמאמצים אותה. מישהו לקח את היוצרות והפך אותן. אנחנו, ראשי הרשויות, נעשה כל שלאל ידינו שההחלטה ההזויה הזאת

תודה. אפשר הערה אחת? אם זה מאוד קריטי לסיכום אז כן. יש גם מרחב אווירי, זה לא רק הקרקע. מנחת אסיף אימץ עוד מרחב אווירי. רת"א גם הגדירה מרחב אווירי של צניחות. אתה נכנס עכשיו לשיקולים התכנוניים, ואני לא מוסד תכנוני.

ברשותכם, חבר הכנסת רם שפע גם כתב לי. היה לו חשוב להביע את התמיכה בהתנגדות של ראשי הערים והמועצות. גם הוא, לו היה יכול להיות נוכח כאן, הוא היה משמיע את קולו של הציבור שיקר גם לליבו, וגם מתנגד לדבר הזה. תודה גם לחבר הכנסת רם שפע, יושב-ראש סיעת ממפלגת העבודה. אני מניחה שהמסר יעבור גם לשרת התחבורה. לסיכום, אני מודה למשה דוידוביץ' שמוביל את העניין הזה, לראשי הרשויות הנוספים שפנו, לראש מועצת אבו-סנין שגם השתתף איתנו, לחברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי שהיה כאן ולנוספים שכתבו לי תוך כדי הישיבה, כולל מאזן גנאים שלא הקראתי את דבריו. גם הוא מסכנין בגליל והוא מצטרף להתנגדות או,

לצורך לשמוע את קולו של הציבור.

לא לקיומו של המנחת או שדה התעופה עצמו אלא להליך. אני לא יודעת להגיד אם צריך להיות שם או במקום אחר אנחנו מדברים רק על ההליך. בשלב הזה אני רוצה להגיד שאולי המשפט הכי משמעותי שאני לוקחת מכאן הוא משפט שאמר נציג רשות התעופה האזרחית מר מוטי שמואלי: "זה לא מצב בריא". אז במקום שזה לא מצב בריא זה הזמן לשמוע את הציבור, להתכנס סביב השולחן גורמי המקצוע עם נציגי הציבור ולחשוב איך הופכים את המצב לבריא. במקום הזה הוועדה לפניות הציבור שהיא האוזניים והפה של הציבור בכנסת תמשיך לעקוב אחר הנושא הזה. אנחנו נקיים אחרי הפגרה דיון המשך כדי לשמוע מה קרה כדי לתקן את המצב הלא בריא הזה. ניכר שלציבור יש שאלות רבות בעניין. אני אקח רק דברים מהדיון הזה: בתוכנית כתוב שזה מנחת פרטי מה זה אומר? איך משנים את זה? אם זה מנחת פרטי מי יכול להגיש שם את הזכות להפעיל אותו? אולי אני רוצה להפעיל את המנחת הזה? אולי מישהו אחר מהציבור? האם ניתנת לציבור הזדמנות לקחת חלק ביוזמה הפרטית הזאת וליהנות מרווחיה? שאלה נוספת שעלתה כאן: מהו אתר תעופה לעומת שדה תעופה? זה בסדר גמור שאנשי המקצוע מבינים היטב את ההבחנה, אבל חשוב שגם הציבור יבין את ההבחנה אותו ציבור שמעל ראשו ימריאו וינחתו מטוסים. צריך לדעת האם מדובר באתר שעומד להתפתח, האם מדובר במנחת של יזם פרטי או שבסופו של דבר יהיה שם גם בינוי ואולי נמצא שם שדה תעופה שישרת למטרות רבות וגדולות יותר. שוב, אני מדברת על מנחת פרטי. אולי הדבר החשוב ביותר זה שיתוף הציבור. אני מכירה את מוסדות התכנון ואת הליכי התכנון גם ברשויות המקומיות וגם של המדינה. המחשבה שכשזה יגיע למועצה הארצית אז נקיים איזשהו שיתוף ציבור זה לא המדיניות היום. זאת לא המדיניות של שרת התחבורה, זאת לא המדיניות של השרה להגנת הסביבה, זאת לא המדיניות של שר הבינוי והשיכון. רק לפני שבועיים השתתפתי יחד עם ראשי המועצות של הגליל המערבי בהשקה של תוכנית מאוד גדולה של הגליל המערבי שהובילה האדריכלית הראשית במשרד הבינוי והשיכון, הגברת ורד סלומון ממן. השתתפתי שם כנציגת ציבור, אני גאה בזה. השתתפו חברי כנסת נוספים: מופיד מרעי שגם גר בגליל המערבי ואחרים. האדריכלית הראשית של משרד הבינוי והשיכון אמרה: אנחנו עושים את כל תוכנית המתאר לגליל המערבי מ-day one עם הציבור, כולל מפגשים עם התושבים, כולל מפגשים שנערכו בשפות גם עברית וגם ערבית, כולל מפגשים עם המהנדסים, כולל מפגשים עם ראשי הרשויות המקומיות.

אנחנו חוזרים פה בדיון הזה לשיטת עבודה שאולי הייתה נכונה ב-1980 או 1990 של להגיד לציבור: אנחנו בסוף במועצה הארצית נפרסם איזה צטעל'ה ויהיו לכם 30 יום אולי בעיתון בעמוד האחרון בין מודעות האבל. חברים ממשרדי הממשלה, השיטה הזאת כבר לא רלוונטית. אני מבקשת לקרוא לציבור ממש עכשיו לדיונים. זה יכול להיות במשרד להגנת הסביבה, זה יכול להיות במשרד התחבורה, זה יכול להיות במינהל התכנון, הגברת שפרן, זה יכול להיות במשרדים נוספים שהנושא הזה רלוונטי להם להזמין את הציבור גם בעברית, גם בערבית, ואם יש צורך אז גם בשפות נוספות, למפגשים פיזיים להציג להם את החלופות ואת המשמעויות ולא בסוף. אנחנו נתייחס לציבור בכבוד. זה התפקיד של הוועדה הזאת. אני מתכוונת לדאוג לזה, ונראה מה בסופו של דבר תהיה ההחלטה של מוסדות התכנון שכבודם במקומם מונח. הם בסופו של דבר הגורמים המחליטים, אבל זה יהיה אחרי שהציבור יגיד את דברו. אני מדגישה שוב וביתר שאת את חשיבות שיתוף הציבור. אם אנחנו נצטרך כחברי כנסת, כראשי רשויות ללכת לתושבים בג'דידה-מכר להסביר להם שתלוי על איזה עמוד בנצרת פתק שקורא להתנגדויות זה לא ישמח אותנו. תקראו לציבור לפני כן כדי להגיד את דברו. אני אומרת לכם התוצאות יהיו טובות יותר. אם יהיה מנחת או לא יהיה מנחת זה פחות משנה. אם ייקרא לזה "שדה תעופה" או "אתר תעופה" זה פחות משנה. בואו נראה שהציבור מבין מה הולך לקרות, תומך בזה, לפחות במידה רבה. זה בסדר שלכל תוכנית תהיה התנגדות אבל לא לעשות את זה בצורה כפי שזה נעשה עד עכשיו. אני אשתמש במה שאמר מר שמואלי זה לא מצב בריא. בואו נפעל אחרת. תודה רבה לכולם על ההשתתפות. נקיים דיון המשך אחרי פגרת הכנסת באמצע אוקטובר, תחילת נובמבר. תודה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:35.